אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בצו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים. מי מסביר את שני הצווים? (מענק עבודה) (הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים) (הוראת שעה מס' 2); וצו התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות) (מס' 2), התשפ"א-2021. מי מציג את הצווים?

גיא גולדמן. בוקר טוב. חוק הסיוע הכלכלי שאושר ביולי האחרון קבע מתווה מענקי סיוע, מענק ההשתתפות בהוצאות קבועות ומענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה. המענקים ניתנים על בסיס תקופות זכאות של חודשיים. בסוף כל תקופת זכאות יש בקשות שמוגשות, מאושרות ומשולמים המענקים. תקופת הזכאות האחרונה שאושרה ככלל, תקופות הזכאות מאושרות בצווי שר אוצר באישור ועדת הכספים, וכך עשינו עד עכשיו. היה צו שפורסם לנובמבר-דצמבר, חודשים ינואר ופברואר אושרו בחקיקה ראשית בחוק מענק פגיעה נמשכת האחרון שאישרה הוועדה, לא היה צורך בצו. עכשיו נותרו עוד שתי תקופות זכאות שטרם אושרו מרץ-אפריל ומאי-יוני, אז צווי שר האוצר שהוגשו לאישורכם הן לאישור תקופות הזכאות מרץ-אפריל, גם המענק שמכונה המענק הסוציאלי לשכירים בעלי שליטה ועצמאיים וגם מענק להשתתפות בהוצאות קבועות. אבל רק לתקופה אחת אתם מאריכים עכשיו?

רק לתקופה אחת. ואחרי התקופה יבחן המשך המדיניות, זה מה שאתה אומר?

זה מה שאמרנו גם בפעמים הקודמות כשהיינו פה. אני בעד.

לא תומך בהארכה כפולה. אני רוצה שיחזרו לעבודה. כולנו רוצים. הלוואי. אם היו שומעים בקולנו לפני כן והולכים למודל הגרמני, זה היה נראה אחרת עכשיו. אבל למה אני צריך להגיד לך את זה, גיא? זה לא מופנה כלפיך. 20 פעם נתנו את המודל הגרמני בוועדה הזאת. 50,000 חסרים במסעדנות ובאולמות השמחה. 50,000. כי יש כאלה שלא רוצים לחזור. נכון. מה אכפת לו? 70% עד יוני 2021. הוא מקבל משכורת.

הוא מקבל 70% משכר הבסיס שלו עד יוני 2021. יש מישהו אצלכם שחושב על הדברים האלה? חושב על מה? על מסלולים חדשים? איך עושים את האיזון הזה בין כאלה שכולנו רוצים שהם יחזרו לעבודה, לבין המציאות, שהם מקבלים מענקים שזה לא כדאי להם, ואז המעסיקים מתלוננים? יש מישהו שחושב על זה? היה צריך להפסיק את המענקים. אני לא חד משמעי בזה. אני יודע שיש לזה פנים לכאן ולכאן. אבל אדוני היושב-ראש, יש כאלה שבאמת איבדו את מקום עבודתם, מקום העבודה נסגר. אבל אני הייתי מחייב להביא מהמעסיק אישור אם הוא יכול להעסיק אותו או לא להעסיק אותו. ככה אף אחד לא שואל את המעסיק.

אני שואל אם יש מישהו אצלם שחושב איך מאזנים בין שתי העדיפויות הללו, שהן באמת בעיה. הן בעיה לכאן, ובעיה לכאן. חושבים כל הזמן. חושבים כל הזמן ומנתחים נתונים. מה אתם אומרים על זה? אבל מכיוון שיש כבר חוק מתווה המענקים שהכנסת אישרה וצועדים - - - אז מה? הכנסת אישרה, הכנסת יודעת גם להגיד אחרת. אנחנו נבוא בחופש, נבוא באמצע בחירות, לטובת העניין. המחשבה

שיש עסקים שהם עדיין בירידת מחזורים וזקוקים לסיוע על זה. גיא, אין לנו טענות. גיא, מה שאומר מיקי, ואני גם חושב ככה,

זה שאתה אומר מה הסיבות של זה, זה בסדר גמור, וכולנו תומכים בזה, זה בסדר גמור. אנחנו שואלים האם אתה יכול להגיד לנו אם עשיתם חשיבה מה עושים עם אלה שלא רוצים לחזור לא בגלל שהם לא רוצים לחזור, אלא בגלל שהם מקבלים את המענקים? אנחנו נתנו להם את זה ברצון טוב. כשלא הייתה ברירה, נתנו את זה. אבל עכשיו הם לא רוצים לחזור הם אומרים למה לי? אני יכול לשבת בבית ולקבל את אותה משכורת. האם יש פתרון אצלכם לבעיה הזו? אין צעד חלופי שהוחלט עליו. המעסיקים אומרים את זה בקול גדול: אנחנו מתקשים בהשגת עובדים מכיוון שאלה שעבדו אצלנו היום לא רוצים לעבוד. מה שאתה מתאר נוגע כמובן גם לדמי אבטלה לשכירים, וזה שיח שצריך להיות בו גם ביטוח לאומי.

כל דבר. אנחנו מתפללים הרי שהקורונה תסתיים, וזה יכול להיות בזמן כזה שאנחנו עדיין נותנים מענקים. ביקרתי

לחריטה, לעיבוד מדויק למשרד הביטחון. אלו אנשים מומחים שעובדים - - - איפה?

באשקלון.

שבבי למשרד הביטחון של חלקים מאוד מאוד מדויקים עבור נשק מדויק.

האבא הקים את זה לפני 40 שנה, הילדים הצטרפו, מהנדסים במקצועם. הוא אומר: יש לי 140 עובדים, רק 80 אני מעסיק,

אני מצלצל אליהם, הם אומרים לי: דבר איתי ביוני 2021. עד אז יש מענקים.

הוא מקבל 10,000 שקל. במקום 10,000 הוא יושב בבית והולך לחוף הים, ומקבל 7,000, 70% מהשכר. למה יעבוד? וככה כל המשק, במקום להחזיר אותו. חבל.

אני יכול להגיד לך באופן אישי שהתרחישים האלה נלקחו בחשבון לא רק עכשיו, כשיש כתבות ושומעים מה קורה, אלא גם כשהתחילה הקורונה - - אנחנו גאים שאנחנו צועקים כבר שבעה חודשים על המודל. - - אבל זאת הדרך שהוחלט ללכת בה ואין כרגע צעד אחר. כשהתחילה הקורונה אנחנו תמכנו כולנו

האמצעים הללו, ראינו איך שאנשים לא יכולים להביא לחם הביתה. אז היה מצב שזה היה במקום והיה צריך אולי אפילו יותר ממה שהיה צריך לתת. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב אחר. אנחנו נמצאים בשלב שהעסקים נפתחים. אנחנו נמצאים בשלב שבו זקוקים לעובדים האלה בכל המקומות, והעובדים עושים חשבון חלקם כמובן, למה אני צריך לחזור לעבודה? אני מקבל בינתיים מענק, את המענק הזה הדוגמה שמיקי אמר, ואני יכול להביא לך עוד דוגמאות. הטענות הן מאוד לגיטימיות, מאוד רלוונטיות. אני מציע שיהיה פה דיון עם ביטוח לאומי, דיון עם גורמים באוצר וביטוח לאומי, ותשמעו את כל ההשלכות ואת מה שקורה, ורעיונות חלופיים

עד אז כבר יגיע יוני.

זו מדיניות ממשלתית, או שזו מדיניות שלכם, של משרד האוצר? אני מנסה להבין את ההיגיון ואיך מחזירים את המשק בחזרה. הרי היו לכם מסלולי תעסוקה. עסקתם בזה בעבר, רציתם לעודד במגזר החרדי ובמגזר הערבי יציאה למקום עבודה, ועשיתם מסלול מיוחד באמצעות משרד הכלכלה, שהעניק לעובדים תמריץ כדי לצאת לעבוד. יש הרבה תמריצים.

המעסיק משלם נניח, אני סתם זורקת מספר, 7,000 שקל, אתם מוסיפים עוד 3,000 שקל, ואז בשביל 10,000 שקל כן כדאי לו לצאת לעבוד. אולי כדי להחזיר את המשק בחזרה, תמריץ. אני שמעתי גם את השר אומר את זה. אגב וזה ייאמר לזכותכם, משרד האוצר הסתובבתי עם שר האוצר במספר מקומות, ובעלי העסקים מחמאות אדירות לטיפול. אני אגיד לך במה הייתי מופתעת: קודם כל, בכל נושא הטופסולוגיה. אמרו באיזו מהירות טיפלו. שלחנו טפסים, מיד קיבלנו את המענקים, כל הכבוד. אני עדיין מחפשת בבלפור את המפגינים, אז הבנתי שאלו לא אותם מפגינים, כי אתם באמת נתתם והענקתם את המענקים. לגבי תמריץ, יש שני סוגים של תמריצים: הכשרות, שאני חושבת שכדאי לעבוד על הכשרות. יש ענפים מסוימים שלוקח להם הרבה יותר זמן לחזור. עד שתיגמר הקורונה לפי מדד בלומברג מדברים על שבע שנים בעולם, שנתיים בארצות הברית, וחודשיים-שלושה בישראל, אז בוא ניקח את האלטרנטיבה של תמריץ לאותו עובד שרוצה לחזור לעבודה, או שלא רוצה לחזור לעבודה, אבל אם הוא יקבל תמריץ לצד המשכורת שלו,

אין מה להגיד שזה מצב שבו אנשים נשארים בבית, עדיף להם. קטי, על זה אמר היועץ המשפטי שזה שוחד בחירות.

לתת מענק או תמריץ למי שרוצה לחזור לעבודה בתוכנית החדשה של ישראל כץ. הוא אמר שזה שוחד בחירות. את רוצה שיהיה פה עוד פעם שוחד בחירות? ינון על תקן הליצנות הבוקר. בסדר. אני רואה שאת - - - שמה? שמנסה להניע?

תודה. יש מישהו מהתעשיינים או מהארגונים העסקיים? אני גם רוצה אחר כך להגיד משהו. יש מישהו שיכול להתייחס למה שעלה כאן מהתעשיינים? לא. איגוד לשכות המסחר? אגב, ינון עקץ אותי. זו דווקא תשובה של משרד האוצר. כפקידות במשרד האוצר, תגיד אם זה שוחד בחירות או לא שוחד בחירות. אם תמריץ כדי להחזיר את האנשים למסלולי העבודה - - - אני בסך הכול עזרתי. אני הפניתי את זה למשרד האוצר, ענית במקומו. או במקום היועץ המשפטי? במקום מי אתה מעדיף לענות? לא, הם אין להם עמדה. לא, ממש לא. לחלוטין לא.

משרד האוצר הוא משרד שמתווה דרך שנים רבות.

אפילו כולל העדפה. אני לא מסכימה אתך. קטי, עכשיו אני רוצה להגיד לך ברצינות, אנחנו לא יכולים לדבר כל הזמן על שוחד בחירות בערב בחירות. אנחנו נמצאים במערכות בחירות כבר

אנחנו לא יכולים לשתק את האנשים, אנשים לא מעניין אותם.

אנשים רוצים שאנחנו נעשה את הדברים.

גם בית המשפט העליון לימד אותנו שלא מתחשבים בעניין של ערב בחירות. הוא פוסק דברים דרמטיים

הוא לא מחכה עד אחרי הבחירות. אנחנו כל הזמן בערב בחירות.

אדוני היושב-ראש, אני יודעת בצד האישי, כי בעלי היה ממונה על זה בעבר, מסלולי התעסוקה הם מסלולים שהקפיצו את מספר העובדים במשק במגזר הערבי ובמגזר החרדי ברמות שלא היו כדוגמתן במדינת ישראל.

אני חושבת שאולי צריך לחשוב על זה, איך נוכל להחזיר את המשק. יוני נגמר יתחילו הפגנות למה לא מחזירים - - - גיא, אני מבין שאתם - - - אדוני היושב-ראש, איגוד לשכות המסחר. בבקשה, כן. תגידי שם ותפקיד. שמי ישראלה מני, ואני סמנכ"לית כלכלה. מה את אומרת על מה שעלה כאן? מה את אומרת על זה שעלה כאן העניין שבו יש עובדים שלא רוצים לחזור לעבודה? עובדים שעבדו במקום מסוים, ועכשיו הם אומרים: תבוא אליי ביוני.

ואלו הרבה מאוד אנשים. מה עמדתכם? יש לי עסקים גם גדולים וגם קטנים, כולם סובלים ממחסור עצום

אני יכולה להגיד לך שחלק מהעובדים אומרים אפילו להם היה לי מקרה אחד של עובד, לפני חודשיים, שאמר למעסיק שלו אני מעדיף לצאת לחל"ת עם בת הזוג שלי, אנחנו נשב כמה חודשים בבית. הוא אמר לו: אבל אתה בן 50 ומשהו.

יש לי כרגע כסף מהמדינה, אני מעדיף לשבת בבית, ואין לי עניין לשקר פה. אנחנו בבעיה מאוד רצינית של עובדים. מאוד מאוד מאוד רצינית של עובדים, והמבחינה הזאת, שינוי המנגנון אנחנו ניתקע עם זה בהמשך. יש כאלה שמעדיפים להישאר בבית כי הילדים שלהם בבית. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה.

בערים האדומות. בערים האדומות

המנגנון הזה הוא חשוב לאותם עובדים שלא יכולים לחזור לעבודה. אם הוא בן 55, הילדים מחוץ לבית מזמן.

זה מקרה - - - הוא לא רוצה לצאת לעבוד. כן, זה מקרה אחר. אני לא שומעת - - - בסדר, הבנו את מה שאת אומרת. אבל אני רוצה להגיד שהמנגנון חשוב לעובדים שלא יכולים לצאת לעבודה. יש כאלה עובדים. מי שלא יכול, לא יכול.

אבל המודל הדיפרנציאלי במובן הזה הוא עדיף לנו, כי הוא מסוגל לעשות את ההבדלים בין אותו עובד שצריך להישאר מחוץ למסלול העבודה כרגע, כי הוא לא יכול לצאת לעבודה, לבין עובד שיכול לעבודה. חייב להיות פה סוג של אני לא אקרא לזה קנס, מנגנון שאומר לעובד: אדוני הנכבד, אין לך יותר אופציה לקבל מהמדינה את הכסף העודף הזה. יש עסקים שבינתיים לא יכולים להיפתח. אלה שלא יכולים להיפתח, העובדים צריכים להמשיך לקבל את המענק, זה ברור לחלוטין. יש עסקים שכן יכולים להיפתח, אבל יש עובדים שלא יכולים לשוב,

אנחנו מדברים על כאלה שיכולים לחזור. העסק פתוח או נפתח עכשיו, והעובדים יכולים לחזור, והם לא רוצים לחזור בגלל שהמדינה במן קיבעון כזה אומרים: זה מה שהחלטנו, בואו נחכה עד שתסתיים ההחלטה. אנחנו סבורים שזה לא נכון, שצריך לחשוב על כל התהליך הזה. אחמד, בבקשה.

העלינו את זה כבר בעבר, מיקי, אם אתה זוכר. בימים אלה רואי החשבון סוגרים את שנת המס 2020. בשנה זו הרבה עסקים ועצמאיים ויחידים קיבלו מענקים, מענקי קורונה, השתתפות בהוצאות וכולי. כל המענקים האלה חייבים במס. זה יכול לעלות לעצמאים עשרות אלפי שקלים. שיטת חישוב המענק ממילא מנכה מיסים, ויש האומרים שיש פה כפל מס. לכן ההצעה שהצענו כאן - - - למה כפל מס? כי זה מנוכה כבר פעם אחת, ועכשיו - - - זו נוכה פעם אחת. מה שהצענו אז, אוסאמה אני וסמי, הכוונה לתת פטור ממס למענקים האלה בתקופת הקורונה, שזה משבר

מה יותר נורמלי מזה? רק שנייה, תיכף אני אבקש שתשיב, אבל קודם ינון. אם אני זוכר נכון, הייתה להם תשובה, שהם יחשבו על זה. זה מה שענו לנו אז נחשוב על זה. אתה צודק. מאז הם חושבים, אדוני היושב-ראש. השאלה אם יש תשובה, ולכן עדיף שהוא יענה מיד.

תענה. אני לא מכיר שנשקל צעד בנושא הזה, אבל מענק ככלל חייב במס. דמי אבטלה ככלל חייבים במס. אם המשכורת חייבת במס - - - בשנת קורונה, כשאנשים קורסים?

אם יש בעיה, אפשר להגדיל את הסיוע, אם המסגרת התקציבית מאפשרת את זה, אבל אני מדבר על כלל המיסוי, שהדברים האלה חייבים במס. אם משכורת והכנסה חייבת במס, אז גם התמיכה שמחליפה אותה חייבת המס. אני מתכוון שאנחנו במצב חריג, קורונה. דרך אגב, גם פיצויי מס רכוש תמיד חייבים במס. גיא, קצת מצחיקה התשובה הזאת.

לא הרבה, קצת. אנחנו אישרנו פה במשך התקופה הזאת, ואני גאה על כך דברים שהם חריגים לימים רגילים. אנחנו נותנים מענקים שלא היינו נותנים אותם בימים רגילים, אנחנו נותנים דמי אבטלה שלא היינו נותנים אותם בימים רגילים, אלא על פי כללים שנקבעו בחוק. אנחנו שינינו סדרי בראשית בגלל שזו קורונה. אמרנו שאנשים רעבים ללחם, לאנשים אין פרנסה, עסקים נופלים ומתמוטטים. אמרנו שאנחנו עושים דברים חריגים, לא דברים שאנחנו עושים בכל יום. זה לא משנה את המדיניות של רשות המיסים. חבר הכנסת אחמד טיבי אומר: אנחנו בקורונה. החלטנו לתת מענקים,

מזה מס, אתם פוגעים במטרה שלשמה המענקים האלה ניתנו, וזה נכון.

אתה אומר יש לנו מדיניות מס, שאנחנו ממסים גם דמי אבטלה וגם מענקים וכל הדברים האלה. זה נכון, בימים רגילים, לא בתקופת קורונה. האנשים האלה צריכים את הכסף הזה כדי לחיות. אל תיתן תשובה מקובעת. אני אגיד לא בהתאם למדיניות המס. אני אגיד משהו שאמרתי כשאושר מענק פגיעה נמשכת על מגבלות שקבענו בו. היקפי הסיוע לעוסקים רבים עוסקים רבים זה מאות אלפים הוא חסר תקדים בהיקפו. אני מדבר גם בקונטקסט של פיצויים שניתנו בעבר לאירועי לחימה גם בהשוואה למדינות אחרות. מה אתה רוצה להגיד בזה?

אני אומר שהמסקנה שיוצאים חסרים, שמישהו יוצא חסר אני אומר שעוסקים רבים קיבלו יותר מהפעילות שהייתה להם ב-2019. אז להגיד עכשיו שיש בהם פגיעה בגלל הכלל הזה של ברירת מחדל של מס הכנסה עכשיו אני אומר משהו לא בעולם המיסוי, כמו שביקשת, אלא בעולם התמיכה. אני אומר שהתמיכה בעוסקים, בעצמאיים, היא גדולה מאוד, אנחנו יודעים את זה, ולא חושבים - - - המשפט שנאמר פה הוא נורא, שאנשים קיבלו יותר כסף ממה שמגיע להם. בסדר, מה זה משנה? מגיע או לא מגיע את זה אתם תקבעו, לא אני. לא זאת הייתה השאלה. לא זאת הייתה השאלה. חלק גדול מהאנשים שקיבלו את המענק אלו הם חייהם הכלכליים, זה הלחם והחלב שהם מביאים לילדים הביתה, אני יכול להגיד לך בוודאות, כל אחד מאתנו יכול לספר לך את זה. שואל על זה חבר הכנסת אחמד טיבי, הוא לא שואל על כל הדברים האחרים, לא על המדיניות הכוללת, שיכול להיות שיש כאלה שקיבלו יותר ממה שמגיע להם, היינו צריכים להחליט את זה בשעה שהחלטנו על המענקים. אני לא בטוח שזה נכון. זה לא רלוונטי אבל, גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון. אנחנו מדברים על אלה שמצבם הכלכלי הוא כזה שהמענק הזה הוא זכות הקיום שלהם מבחינה כלכלית. על זה הוא שואל, זה צריך להיות חריג, שלא יגבו מס.

אז אני כמובן לא עברתי בכל בית ובית - - - אתה לא צריך לעבור, אנחנו צריכים לעבור. לנו יש בחירות, לך אין. אנחנו עוברים מבית לבית, אנחנו יודעים. אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות? אני אביא לך דוגמאות של אנשים שרעבים ללחם, שמה שמחזיק אותם זה המענק.

אנשים שקרסו, שקרסו, ולכן נתנו להם מענק דרך הוועדה הזאת. על זה אנחנו רוצים תשובה, ואני מניח שאתם אמורים להביא בימים הקרובים את הנושא של הגדלת המסגרת. אני מכיר את הנושא, אני לא מטפל בו אישית. מה אתה מכיר?

אני אגיד לך, הרי אני רשות המיסים, אתה חבר כנסת. זה הולך להגיע, אנחנו נרצה עד אז תשובה. אנחנו סבורים, א', שמי שיכול לצאת לעבוד, צריך לצאת לעבוד.

אנחנו סבורים שצריך לפטור את אלה שזכאים למענק ממיסוי. אתם יכולים לעשות את זה כמו שאמרתם שתעשו במעונות, שאתם תוסיפו כסף. תוסיפו כסף, בסדר. אצלכם זה קדוש-קדוש-קדוש מדיניות המס. זה לא מי יודע מה. אדוני היושב-ראש, אפשר להוסיף לצד הענקה והענקה גם תוכנית פעולה. דיברנו על זה קודם.

אני מנסה לחשוב על משרד החינוך, שכל הזמן טענו שמשרד החינוך לא הכין את עצמו לקראת החזרה ללימודים. הטענות האלה חזרו על עצמן בכל דיון, ויש מי שבנתה קריירה פוליטית שלמה על זה. יושבת-ראש ועדת קורונה בנתה קריירה שלמה על זה. אז אני אומרת, כדי שלא נגיע למצב שעוד פעם יגידו איך יוצאים ממצב של מענק לתעסוקה, לעידוד תעסוקה, אני חושבת שיפה שעה אחת קודם, שמשרד האוצר הכין תוכנית יציאה מהענקת מענקים למצב של תמריצים או מה שנקרא הזנק. אני חושבת שצריך להכין את זה ולהציג את זה. יש חיסרון גדול בממשלה הזאת, שלא מכינים תוכניות. יש לזה גם סיבות סובייקטיביות, לא אובייקטיביות. כל הממשלה הזאת בנויה מאוד משונה. מאוד. אני חבר בקואליציה, אני חלק מהעניין, אני לא בורח מזה, אבל זה מתנהל לא לעניין. אתה רוצה שאני אגיד לך את דעתי האישית? מפלגת כחול לבן הגיע כתוצאה מהקורונה, אז אני תמיד שואלת את עצמי: אם אתה מגיע בגלל הקורונה לממשלה הפריטטית, אז תיקח את התיקים שקשורים לקורונה, לא את התיקים היוקרתיים של חוץ, ביטחון, תיירות. רגע, את אומרת שכחול לבן זה תסמין של קורונה? זה מה שאת התכוונת להגיד? לא, ממש לא. לא לזה התכוונתי. הם הגיעו לממשלה הפריטטית כדי לפתור את העניין.

ינון, בבקשה. קודם כל, אני מצטרף לדברים האלה שהרבה אנשים היום בוחרים לעצמם להמשיך את החל"ת ולא ללכת לעבודה. ואני אגיד יותר מזה, יש אנשים שהולכים למקום עבודה אחר ואומרים לו תשלם לי בשחור כי אני לא יכול לעבוד, אני בחל"ת. אנחנו שומעים גם כאלה מקרים שמגיעים אלינו. אני חושב שזה חינוך לא טוב שאנחנו נותנים, ולכן צריך כמה שיותר מהר לתת עידוד תעסוקה גם למעסיק, גם לעובד, לכל מי שרק אפשר, על מנת לחזור כמה שיותר מהר לשגרה ולעבודה. אני גם רוצה להגיד שבכל המתווה שבא גם בפעם שעברה והעלינו את זה העסקים מעל 400 מיליון,

האמת היא שלא שכחנו אותם, האוצר לא סופר אותם. לפעמים אנחנו חושבים שמעל 400 מיליון, מדובר באנשים מיליונרים, באנשים שיש להם כסף והם יכולים להחזיק את המשק. גם כשהם יכלו להחזיק את המשק, זה עד זמן מסוים. הם גם המשיכו להחזיק עובדים. יש חברות תיירות שהחזיקו 100,

ואני מכיר חברת תיירות שהחזיקה גם 500 עובדים,

והשאירו 150 עובדים שיעבדו וימשיכו לעבוד גם בתקופת הקורונה, מתוך צורך שאמרו שאולי זה יקרה וגם כדי להמשיך ולעזור במשק. אני חושב שצריך להיות מענה לכך, ולא יכול להיות שבכל פעם אנחנו נעבור ונעבור. 400 מיליון לא מדובר באנשים טייקונים דווקא, מדובר באנשים שגם אם הם טייקונים, הם מחזיקים משפחות וצריך לתת להם את העזרה. הם הפסידו ב-90%. למשל חברות של תיירות ונופש, הן הפסידו ב-90%, ואפילו ב-100%, והן המשיכו לשלם, את כל ההוצאות שאפשר היה לשלם הן שילמו, וצריך להיות לכך מענה. דבר נוסף, אתם מביאים עכשיו אורכה לעוד חודשיים, ובכל פעם לעוד חודשיים. אני רוצה לשאול מה עד עכשיו שולם, אם יש לכם בדיוק את הנתונים כמה שולם? כמה אושר? למה לא אושר? אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הנתונים האלה, אם יש לכם אותם. כן, אני יכול להגיד את הנתונים. הוצאות קבועות הן לעסקים של מעל 300,000. סך הכול שולם 9.3 מיליארד, כמעט 9.4. וזה כולל עד מענקי דצמבר,

מענק זה אמרת? הוצאות קבועות לעסקים שהם מחזור מעל 300,000. מענק פגיעה נמשכת האחרון שולמו עד כה 872 מיליון. כל נתון נוסף שאתה תבקש, אתה תוכל לדעתי מפרסמים את זה באתר. גם בפעם שעברה ביקשנו, ואני אמרתי את זה בפעם שעברה, והפרוטוקול מונח לפניי, שאנחנו מאוד שמחים שאתם באים בכל פעם עם הארכה, ולראות אתכם זה דבר טוב, אבל אנחנו רוצים לדעת נתונים. אני חושב שלישיבה כזאת אתם צריכים לשלוח אלינו לפני זה את הנתונים כדי שנדע בדיוק בסך הכול כמה נשאר. אישרנו קופת קורונה בסכום X, של כמעט 100 מיליארד, ואפילו קצת יותר. השאלה שלנו היא כמה בסך הכול נשאר מהקופה הזאת, ואם נשאר? יכול להיות שאתה תגיד לי לא נשאר,

אבל אני לא מאמין שלא נשאר, כי אנחנו יודעים מעידוד תעסוקה שנשאר לנו שם הרבה כסף. עכשיו אתה לא יודע לפרט לי,

אני כן מבקש שתשלחו לנו את זה,

חשוב לנו לדעת כמה נשאר בטוטל ומה הצפי שלכם עד יוני, שאז כביכול מסתיימים המענקים,

שהורדנו אותו לפני חודשיים, שאמרנו ש-50% מאז אנחנו ניקח לפני שלושה חודשים, כשהקדמנו את המענק. תגידו לנו כמה נשאר ומה הצפי, לפי מה שאתם רואים עכשיו, נדע כמה נשאר לנו בקופה של הקורונה. זה מאוד מעניין לדעת ממה שאושר ומה עוד אפשר לעשות עם הכסף הזה, כי יש מה לעשות בכסף של קורונה. אני יכול להשלים את הנתונים, אם אתה מבקש לדעת. המענק הסוציאלי שולמו קרוב ל-15 מיליארד. הוצאות קבועות - - - אתה יכול להגיש לנו את זה מסודר? ינון צודק.

הוצאות קבועות כבר נתתי. אנחנו אישרנו את הסכום שאישרנו. אנחנו רוצים לדעת כמה מתוך זה ניתן לפי חלוקה של הסעיפים השונים וכמה נשאר.

אני יכול להקריא ואני יכול גם - - - להעביר לנו את זה. אני אעביר את זה לכל חברי הוועדה.

בפעם הבאה לשלוח לנו את זה לפני זה, כי גם בפעם שעברה ביקשתי את זה, והפרוטוקול מונח בפניי. בשבילנו זה טוב לדעת, אנחנו רוצים לדעת לאן הכסף הולך, מה עוד אפשר להועיל בעניין הזה.

אני מוכן להגיד עכשיו, ואני מוכן למסור בכתב. להעביר בכתב. גיא, אני אגיד לך דבר אחד. אנחנו יכולים להסית בתוך הקופה יש דברים שאפשר להסית אותם גם בלי אישור של ועדת הכספים ממקום למקום, חלק עם אישור של ועדת הכספים, אבל זה לא לפרוץ את המסגרת. אם אנחנו רואים שיש פה כסף אתה אומר אנחנו רואים צורך לתת מענק לאנשים שמחזירים את העובדים, או שאתה יכול לתת מענק למעלה מ-400 מיליון.

אני רוצה שהוא יגיש את זה כדי שכל החברים יראו. טוב שאתה מעלה את זה,

אני קיבלתי מכתב מרואי החשבון. הם מבקשים אורכה כדי לשלם מענקים. ממי? רואי החשבון. הם שלחו לי מכתב. לשכת רואי החשבון שלחו העתק לשר האוצר, לחברי הוועדה. הם מבקשים לפתוח שוב את האפשרות להגשת מענקים עד לתאריך 30 באפריל 2021. אתה מכיר את זה? אני לא מכיר את המכתב, אבל אני מכיר שנובמבר-דצמבר - - - בכל פעם הארכנו כי הם לא עמדו בלחץ. לדעתי מענק נובמבר-דצמבר פתוח עד אפריל לבקשות. הם מבקשים הארכה עד לתאריך 30 באפריל. אבל הם מבקשים הארכה לאיזה מענק? להגשת בקשות למענקים. כללי - - - מענק סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה. אלה שלא הספיקו להגיש. אלה שמגיע להם ולא הספיקו להגיש.

לא ברור אם הם מבקשים מענקים שכבר נסגרו, ישנים, או מענקים שכבר עכשיו קולטים בקשות להאריך את התקופה.

אין מה לברר. בפעם הקודמת הארכנו פעמיים, להזכיר לך. יש סמכות למנהל רשות המיסים להאריך ב-180 ימים. רק את הפתוח,

מה שסגור אתה לא יכול להאריך. את הפתוחים. את הסגורים חייב בחקיקה.

אם זה סגור וכבר עברו 180 יום, בוודאי שצריך חקיקה. צריך חקיקה, אייל? מה שגיא אמר, מה שנסגר להגשה וגם חלפו 180 ימים, צריך חקיקה. מה שנשאר פתוח עוד אפשר להאריך בתוקף, זה כבר בסמכות המינהלית של מנהל רשות המיסים. יש מענקים שלגביהם אפשר להאריך אם צריך, יש מענקים הרבה יותר ישנים שאם לגביהם יש חוסר ניצול - - אז צריך תיקון חקיקה. - - אז תיקון חקיקה, כמו שנעשה במענק עידוד תעסוקה. יש לך את - - - אמרתי, כרגע מענק נובמבר-דצמבר פתוח עד אפריל. אפשר להגיש בקשות עד אפריל. מענקים ישנים, של ספטמבר-אוקטובר ודרומה, הם סגורים. צריך לבחון אם רשות המיסים יודעת לפתוח אותם, ואם היא יודעת, אם אפשר להסתפק בהודעת מנהל רשות המיסים על הארכה, או שזה צריך להגיע לחקיקה ראשית. כמה יש כאלה? כמה מענקים? יש מענקים - - - כמה יש ישנים וכמה יש כאלה שאתה אומר שעד אפריל הם פתוחים? יש שלושה מענקים שסגורים: מאי-יוני, יולי-אוגוסט וספטמבר-אוקטובר. כמה יש כאלה שמבקשים - - - מעט, אני יודע שהניצולת של המענקים היא מצוינת. אתה יכול להגיד לנו? לבדוק ולהגיד? כשאני אדווח את הנתונים על הסכומים שנגבו, אנחנו נכניס גם לגבי הניצולת של הבקשות ואתם תוכלו להתרשם מהכול. גיא, אני רוצה קצת יותר לצד המקצועי. אתם טענתם שאין סמכות.

ככה טענתם, גם בפעמים הקודמות הצבענו פה בוועדה. אין סמכות למנהל רשות המיסים לבצע הארכה. אם אתה מתחייב שיש סמכות מה שקרה, אנשים הגישו דוחות ולאחר מכן גילו שבניגוד לדוחות שלהם יש להם ירידה בהכנסות, ואז הם מחדשים את הבקשה שלהם. לכן אני אומר, תגידו לנו אם אתם יכולים להאריך בחודש ימים. אתה רוצה לצאת לשאול?

עוד פעם, אנשים שהגישו דוחות גילו לאחר מכן שיש להם ירידה, ובהתאם לכך תיקנו. אנחנו מבקשים לדעת, בהמשך למה שאמר היושב-ראש, אם אתם מוכנים להאריך את זה בחודש ימים.

להזכיר לך, אייל, אם אתה זוכר, אנחנו פעמיים הארכנו בחודש ימים את תום תקופת הגשת הדוחות הכספיים. תגידו לנו אם זה אפשרי, כי לאנשים אין הכנסות, מה לעשות? המקרה שמיקי עכשיו אמר זה המקרה שהגיע אלינו אתמול.

והשאלה הזאת היא שאלה שאנחנו כולנו שואלים. היו גם טעויות בהגשת הדוחות, הגישו את זה מהר. יש לנו מקרה שהגיע אתמול. בן אדם אומר טעיתי, והוא טעה בסכום קטן, אז כתבו לו שהוא לא זכאי למענק מכיוון שהוא לא עומד בקריטריונים.

באותו עניין. בוקר טוב, כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. אתה זוכר שבישיבת ועדת הכנסת לפני כמה ימים אתה העלית את הנושא הזה, שאתה מבקש ישיבה של ועדת הכספים על מנת לאשר את הכספים האלה? אישור מוועדת הכנסת.

חשוב מאוד להאריך את התקופה הזאת, במיוחד לרואי חשבון, שהם בסוד העניינים, אז הם יודעים שיש לחץ ולא הגישו ולא הספיקו, אז חשוב מאוד. חשוב מאוד להאריך, להיעתר לבקשה הזאת. אני חושב שהיא בקשה מוצדקת בסך הכול. אתה רוצה לצאת ולעשות טלפון? עניין אחר שקשור לדברים האלה,

קיבלתי פניות מעצמאיים שהתחילו לקבל עכשיו דרישות אתה זוכר שהעליתי את זה בוועדת הכנסת, ואמרנו שנעלה את זה בוועדת הכספים? התחילו לקבל דרישות מרשות המיסים להחזיר את המענקים

אז אני אומר, בואו נחכה עד - - - אנחנו עוד עם הקורונה. אנחנו עם הקורונה. יכול להיות שבחודש הזה נכנס כסף, אז לא מגיע להם, אבל יכול להיות שחודשיים אחרי זה כן מגיע להם. תעשו את ההתחשבנות בסוף השנה, אחרי שנראה שאנחנו כבר מעבר לקורונה,

מאה אחוז. מקובל עליי. אבל למה מתחילים ללחוץ את העסקים, שרק התחילו לנשום עכשיו? אומרים להם תחזירו כסף

לגבי 400 מיליון, אם רוצים לתת מענק גם מעל 400 מיליון, צריך לעשות שינוי חקיקה, או שאפשר אם יש כסף בתוך התקציב?

הייתה כאן התחייבות של שר האוצר

מעל 400 מיליון שקל אני זוכר טוב את היום הזה, עשיתי בלגן לא קטן. בהתחלה היה בין 400-100, אחר כך הוא נתן אישור מעל 400 מיליון, שזו הייתה בשורה אמיתית.

מה נסגר, מה הם קיבלו מעל 400? אתה זוכר, גיא? יש לך את הנתון הזה? לדעתי הם קיבלו בארנונה. אני שואל על מענקים. מענקים הם לא קיבלו. מה שקרה במענקים מעל 400 מיליון שקל הסכימו לאשר עד 60% מההוצאות הקבועות בירידה. אם זו השאלה. לא, הוא אומר לך שלא קיבלו כלום מלבד הארנונה. רק בארנונה.

פטור מארנונה אלה שמעל 400 מיליון לא קיבלו, אני אומר לכם באחריות. לא קיבלו, וזה מתעכב באיזשהו מקום. היה סיכום. זה בסדר, אבל מה קורה עם המענק מעל 400? יש מענק או אין? הוצאות קבועות או כל דבר אחר.

ואין אפשרות, רק בחקיקה? רק בחקיקה. רבותיי. חקיקה הם צריכים לבוא ממש ביומיים-שלושה הקרובים עם חקיקה כדי להגדיל את המסגרת

אני רוצה הסכמה שלהם, אני לא רוצה ללכת עכשיו למלחמות. נתחיל מהסוף ונחזור להתחלה. אנחנו רוצים כמה תשובות. א', אנחנו רוצים תשובה מעל 400 מיליון, מה עם המקרים האלה, ששר האוצר אמר כאן שהם זכאים למענקים. אנחנו רוצים לדעת מה עם זה. תן תשובה מפורטת, אחרת אני לא אתחיל את הדיונים עם כל הסיפור שאתם מבקשים. אני רוצה תשובה. תגידו שצריך חקיקה, אולי נתקן את זה בחוק שאמור להגיע בין כה וכה.

אבל שר האוצר הבטיח כאן בוועדה שמעל 400 זה גם. אני יודע, אז קיבלתי טלפונים, אנשים היו מרוצים מהדבר הזה. זה דבר אחד.

מה שהעלה חבר הכנסת אזולאי, לגבי הנושא של הפרטים. אנחנו רוצים לדעת כמה כסף אושר, כמה כסף יצא, לאילו סעיפים, כמה נשאר. יש לי אותם פה, נעביר לכם בכתב.

בכתב. אנחנו רוצים לדעת מה שהעלה חבר הכנסת אחמד טיבי, לגבי הנושא של המס שצרך לשלם על המענקים במקרה שהמציאות היא שאנחנו יודעים שהאנשים רעבים ללחם.

לדחות את העניין של המס, או להגדיל את המענק בגובה המס או לוותר על המס בתקופת הקורונה. הכול אנחנו מדברים על המצב הזה שהוא כאן. כשהקורונה כאן, אנחנו מבקשים שיהיו פטורים ממס. אנחנו רוצים תשובות. יכול להיות שאנחנו נעשה בזה בעצמנו איזשהו פתרון, יכול להיות שלא נוכל, יכול להיות שלא יהיה לנו מספיק זמן עד הבחירות כדי לתקן את זה, אבל אנחנו רוצים להיפרד ממך בכנסת הזאת כמובן תבוא בכנסת הבאה, עם טעם טוב בפה, שהבאת לנו את כל הפרטים. תגיד אי אפשר מעל 400 מיליון, אלא רק בתיקון חקיקה. תגיד שאפשר גם בלי תיקון חקיקה, ואנחנו נמצא פתרון כזה או אחר. תביא את מה שהעלה חבר הכנסת טיבי, תגיד אי אפשר, יש מדיניות מס. נחשוב גם אנחנו פה מה עושים. ואת כל הדברים שהועלו כאן, אנחנו רוצים עליהם תשובות. בסדר גמור. אני מקריא בדיוק, מצאתי. גיא, בבקשה. מתן ארנונה לעסקים מעל 400 מיליון שנפגעו ב-60% ומעלה. בעקבות ההבנות שהיו פה, בוועדת הכספים, זה דבר דרמטי קניון עם רשתות שיווק, חברות תיירות גדולות, וכולי. זה סגור עם כולם. מה קורה? הנה, ציטוט מדויק. אתה מדבר על הארנונה, מיקי. אני איש משרד האוצר, אני יודע להגיד על ההחלטה שעברה בממשלה, אני לא יודע להגיד לך בעולם הארנונה. זו ארנונה, אתה צודק. אנחנו מדברים גם על מענק, למשל של ההוצאות הקבועות והדברים האלה, מעל 400 מיליון. הארנונה אתה צודק. צריך לבדוק, הוועדה צריכה לבקש לדעת איפה זה עומד במשרד הפנים. תודה רבותיי. מה התאחדות משרדי הנסיעות? אל תשכח להצביע, אדוני, על הצווים. מילה ברשותכם. רונן קרסו, סגן יושב-ראש התאחדות סוכני הנסיעות. רק מילה לחזק את כל מה שהיה בישיבה, לא אגזול יותר מחצי דקה. הסיפור עם ה-400 מיליון, לא רק שהוא כואב, זה זועק לשמיים. אנחנו דיברנו אתך, חבר הכנסת גפני,

כי הרי אין היגיון ש-401 לא מקבל ו-399 מקבל הכול. זה שחור או לבן, 0 או 1, אין באמצע.

אחד של מיליון לא רוצה לקבל יותר ממי שקיבל מה-350, הוא רוצה לקבל את המינימום. אני כן יכול להגיד, לצערי לצערי הרב, שיש חברה אחת שכרגע היא ממש בין חיים למוות כי כל פעם מבטיחים לה שיהיה טוב, יהיה טוב אתם מכירים טוב ממני את האוצר. מי זו החברה? ובאמת מתגייסים - - - וחבר הכנסת גפני אכן אמר לנו כבר לפני חודש וחצי שזה בטיפולו. מי זו החברה? איזו חברה? חברת תיירות כמובן, שלא עובדת, לא קיבלה שקל מהמדינה - - - מהצפון? מהצפון? החברה מהצפון? שמה? חברה מהצפון? טוב, הכול בסדר. המון המון תודה. תודה על הדאגה. גיא, אנחנו מבקשים, אם אתה לא מבטיח לנו, אני לא מצביע. אני מבטיח להביא תשובות למה שביקשת. תשובות מסודרות ומדויקות. גם הנושא של ה-400 מיליון הנושא הזה,

אם מוכרחים חקיקה, יכול להיות שאנחנו נצרף את זה לאחד מהחוקים שעכשיו צריך להביא.

אם אפשר התחייבות קטנה שהתשובה לא תתחיל אני מסביר, כי אז זה בטוח תשובה שלילית. לא, אל תסביר, הוא צודק. לא להסביר, רק נתונים. תודה רבה. צו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים כפי שקראתי בתחילת הישיבה. מי בעד אישור הצו? צריך להקריא. בבקשה, תקריאי את הצו. להקריא את הצו. "צו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים) (הוראת שעה מס' 2), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותי לפי הגדרת "תקופת הזכאות" בסעיף 18כד לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007 (להלן-החוק), כנוסחו בסעיף 6 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן, חוק התכנית לסיוע כלכלי), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1.מענק לפי פרק ג'3 לחוק כנוסחו בסעיף 6 לחוק התכנית לסיוע כלכלי יינתן לגבי התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021) עד יום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021) כאמור בפסקה (6) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 18כד לחוק". מי בעד אישור הצו ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד אישור הצו פה אחד הצו אושר.

"צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות) (מס' 2),

בתוקף סמכותי לפי הגדרת "תקופת הזכאות" בסעיף 7 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1.מענק לפי פרק ו' לחוק יינתן לגבי התקופה שמיום י"ז באדר התשפ"א (1 במרס 2021) עד יום י"ח באייר התשפ"א (30 באפריל 2021) כאמור בפסקה (6) להגדרה "תקופת הזכאות"

מי בעד אישור הצו ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה. אני מודה לכם.

אני מבקש כמה שיותר מהר. אין לנו היום מה לעשות, רק לטפל בזה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה